אני פותח את הדיון, פרק כ' (רשויות מקומיות),

כיוון שאני לא הייתי בדיונים,

לפני כן אני מבקשת הצעה לסדר. אין הצעה לסדר בשעות כאלה.

שרן כיבדה אותך, היא לא הפריעה לך, אל תפריעי לה. אין פה אנשי מקצוע, אנשי הרשויות לא נמצאים פה. אתם אשכרה עושים להם מחטף על הראש שלהם. הם לא כאן כדי להגן

אז אני רוצה להקריא מספר דוגמאות של רשויות שהולכות ליהנות ולהרוויח כסף שמאוד מאוד חשוב להם. למה הם לא כאן הערב? אולי הם הלכו לשמור על התושבים שלהם במקום לרוץ לוועדת הכספים בחצות?

חברים, אני רוצה קצת לעשות סדר.

עשה איזה פשרה עם עצמו,

אלה הנתונים שהם אולי מקובלים עליו, לא

לוקח את אשקלון כמובן ואת אשדוד ולוקח את חדרה, לוקח רשויות שמפסידות ומאוד. לכן המודל שהם נתנו לך הוא מודל שהם עשו בשביל מה שנקרא לצאת ידי

הרי אמרו שלא יתקיים משא ומתן, בעשר וחצי אתמול בלילה, אחרי שאני ישבתי עליך ואתה ישבת

אני מבקשת שאלה ליועצת המשפטית לגבי החוקיות של הדיון הזה. אני מבקשת מהיועצת המשפטית - - - הדיון היה - - - אני לא שאלתי אותך,

עם כל הכבוד, יש שתיים שנמצאות פה

תודה. היועצת המשפטית, רוצה לענות?

נתחיל כך. קודם כל הדיון כפי שאישרתי אותו לך, ממלא מקום יושב ראש ועדת הכספים,

הוא דיון בלבד

הדיון יתחיל היום ויימשך מחר. כבוד היושב ראש, רק משהו קטן. כשמדברים על עוד יחידות דיור צריך לזכור שב-21' ו-22' הגיעו למעל ל-70,000 יחידות דיור כשבעצם לכאורה אין הצדקה בכלל לקרן הזו,

ומירה, את תוכלי להעלות את כל השאלות. ואנחנו מבקשים נוסח עם תיקונים. להתחיל בבקשה. ולא להפסיק, מי שלא רוצה לשמוע שלא ישמע. אני מתייחסת כרגע רק לסעיפים שבהם נעשו תיקונים. סעיף 2, הגדרות.

אלה תיקונים שהם עם הסכמות?

בחוק הראשי כתוב - - - האם ניתן לפי החוק שנשאר בחוק ההסדרים להתחיל להקים את הקרן ולגבות? כבוד היושב ראש, אפשר לקבל תשובה מהיועצת המשפטית? כן, עוד מעט תקבל תשובה, הם ירשמו את כל השאלות שלכם.

כספי הקרן יוקצו לצורך מימוש מטרות החוק כאמור בסעיף 5. מחקנו את סעיף

אוצר המדינה ישפה את הקרן אם הסכום יפחת. נכון. יושב ראש הוועדה הודיע כמה פעמים בדיון - - - שהסעיף הזה

כרגע הוא אינו בנוסח.

הוועדה מבקשת ו-? כי מה, כי אתם רוצים להכניס את זה בסוף ולהגיד לנו

אנחנו גם בחוק ההסדרים ניסחנו,

הכול בשביל שחוק ההסדרים פה יתקדם. אם החוק שנשאר ולא פוצל, האם ניתן להקים את הקרן ולהתחיל לגבות? שאלה פשוטה. האם עם החוק שבתוך חוק ההסדרים,

האם ניתן להקים את הקרן ולהתחיל

היא ענתה עכשיו שיהיה קושי משפטי.

בעובדה של מה שקורה פה זה שיש קושי. יש לך כושר נבואי, השיח בחוץ נוגע בנקודה הזאת. זה לא, זה משה פסל שאל אותה. אני עדיין אומרת שאי אפשר יהיה לחלק, אני רק אומרת, בהליך חקיקה ישנם סעיפים שונים שקיימים, הקושי המשפטי ככל הנראה לא יאפשר לחלק אלא אם